בוקר טוב,

אנשי הממלכה, המשטרה שתמיד אמרנו שהם בתוך הממלכה בינתיים, הגופים המצטרפים. יש לנו כאן צו חשוב כדי לאפשר לאותן חברות לפעול.

אותם גופים הם לא גופים למטרות רווח. הם לא מקזזים לעצמם רווח אלא הם מעבירים את ההלוואה לגופים נצרכים

למלווים.

יש גם את החברות הרגילות,

שעושות את זה לצורך רווח, וזה בסדר.

בעיקר הסתכלנו על מה שכתוב על הפעילות שמוגדרת לבנקים בהוראת המפקחת שמספרה 417 כעל דברים שיכולנו לעשות בעיקר בחלקים של אימות הלקוחות שלנו,

יש דברים שכמובן לא יכולנו לעשות כמו: לדווח או להעביר עוד מידעים לרשויות, ואנחנו שמחים שזה יוסדר

צריכה להיות התאמה למאפיין הייחודי של הפלטפורמות שזה

בלי קבלת קהל, וגם עם נתח עלויות תפעוליות נמוך כי הרי זו כל המהות. אם לא אדע להיות יעיל ולתפעל דברים בצורה דיגיטלית אז כנראה שזכות הקיום שלי או היכולת שלי לתת שירותים

דקל, בבקשה.

דקל גולן, קרדיטפלייס. אני מצטרף למה שנאמר כאן. אני חושב שיש נקודה מאוד חשובה נוספת והיא שבסופו של דבר ייצא מכאן צו,

אני צריך לבדוק את הכול ולעשות את כל העבודה, לכו למקום אחר זה אם הוא נחמד.

הוא לא נחמד,

ימצא תירוץ

אבל מרגע שיש פיקוח אז אותם גופים שנכנסו לפיקוח ונמצאים תחת הפיקוח הם גופים מוסדרים לכל דבר,

ואין שום סיבה שהבנק לא יפחד לעבוד

רכים ביחס לצווים אחרים גם בהבנה שהפלטפורמה הזו היא באמת אינטרנטית. אדוני, חשוב לומר שבניגוד לצווים אחרים שמתייחסים לעשרות ומאות גופים, בתחום הזה כרגע אין הרבה פעילים בשוק.

אולי לשקול הקלה לשנים הראשונות כפי שעשו בעניין הפקדת מזומן כשבשנים

ועכשיו בצו החדש זה יורד

צריך לחשוב איך מקילים על כניסה של כל החברות לתוך התחום הזה ולמערכת צו איסור הלבנת הון שיושבת עליה ושהן יוכלו להתרגל אליה בקלות ובצורה

את קוראת את הנוסח המעודכן.

לאתר הוועדה הנוסח המעודכן עם תיקונים ושינויים. האם יש לכולם את הנוסח המעודכן? בעמוד הראשון תוכלו לבדוק ולראות האם בעמוד הראשון יש גם בנק מחוץ לישראל. אם כן, אתם בנוסח המעודכן. אם

מכיוון שזה הוראות יותר אופרטיביות, חשבו שיותר נכון שזה יהיה בתוך הצו. ""הכרת הלקוח" הליך הכרת הלקוח לפי תקנה 2(ב); "המינהל האזרחי" המינהל האזרחי שהקים מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון, "הממונה" כהגדרתו בסעיף 11יג(א)(6)

זו בעיה שלו אם הוא לא נרשם ולא קיבל את הרשימה ועסק בסוף עם אחד מהגופים האלו. הם עושים את השירות כדי להקל על הגופים כדי שלא יצטרכו בעצמם לעקוב אחרי כל השינויים של ההכרזות. הבנתי, שאלתי משהו אחר.

אני חושב שההצעה שהיושב-ראש מציע היא מאוד הגיונית. אנחנו מדברים על גופים שלרובם אין ייצוג פה כמו שאתם רואים. הם גם גופים לא מפוקחים, ויכול להיות שחלקם לא יודעים שיש חוק. לרגולטור יש כבר את המיילים

הם צריכים הוכחות לכל דבר ואתה אפילו לא יודע למה. הלאה. "הרשימות"

מאלה: (1)רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה בהודעה

כמובן שאנחנו לא יכולים לזהות את החייב אלא רק את מי שמקבל מאיתנו את הכסף או את השירות. הייתי מבקש שהנושא הזה יחודד בהגדרה. להבנתנו, הוא לא כל כך דורש חידוד. ההגדרה

בהקשר הזה מי שנותן את הכסף בתמורה להמחאה הוא המלווה ומי שמנחה הוא

אני לא חושב שיש מחלוקת.

"מוסד ציבורי" משרדי הממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק, "מיופה כוח" מי שמקבל

בסכום שאינו עולה על 2,500 שקלים חדשים,

הסכום 2,500 שקלים נבחר כאיזשהו פרוקסי ל-500 דולר. זה סכום שמקובל להעביר בסכומים קטנים.

הצו. זאת אומרת שמי שבהקשרים האלה של מערכת חברתית

מצד שני, יש כן סיכוני הלבנת הון.

מבחינת ניטור ובקרה לא הורדנו את החובה של הזירה לעשות ניטור ובקרה לגבי הפעילות. איך אפשר לעשות ניטור ובקרה כשהתורם הוא אנונימי לחלוטין על פי חוק?

בנושא החברתי אמרתם שהוא אנונימי.

יש פה עניין של ניהול סיכונים, ובפלטפורמה חברתית שבה הלווה הוא מזוהה כלפי כולם ראשית,

אי אפשר לקחת שלושה אנשים ואפילו לא עשרה אנשים שיעבירו את זה. אתה צריך לבנות מערך של מלווים, של 1,000 איש או כמה שזה לא יהיה,

למה לא? אתה מדבר שהוא יקים פלטפורמה חברתית? כן, ודאי. שווה לו אחרי שלוש שנים לקבל. הוא היה מוכן להכשיר את זה אפילו תמורת 50%. הוא לא מקבל את הכסף כי הוא רק מעביר. הקופים שלו מקבלים חזרה כסף

אם זה משהו שקורה באופן תדיר ושהוא לא שכיח אז הזירה צריכה לנטר את הפעילות הזו. גם אם מישהו שהוא בפעילות בסכומים כאלה נמוכים, צריך לעשות איזושהי

אם הוא לא מחויב, הוא מסתדר. זה לא הסוכנות שמתחילה לבדוק ולחקור אם היא רואה שאותו מעביר והיא מריחה ריח לא טוב. הוא חלק מהארגון וכך הארגון מכשיר את

את זה והיא מעבירה הלוואות לגופים לגיטימיים וההלוואות חוזרות והיא לא מעבירה את ההלוואה החוזרת,

אז זה ייתפס - - - איך אתה יודע שהיא לא העבירה? מבחינתה, היא מעבירה.

אבל הרבה 500 שקל יכולים להגיע אולי בסוף ל-5 מיליון. תומר, מנהל רשות האכיפה והגבייה, באת להגיד לי רק שלום וחג שמח. רונן ניסים, שלום

גם להכניס את החבר'ה של ה-P2P.

את זה במפורש רק בגלל שהבנקים לא ממלאים את הצו. רונן ניסים, המחלקה המשפטית

אבל אני כן יכול לומר שמבחינתנו לא מקובל שהבנקים, למשל, יעשו את העבודה של רשות שוק ההון.

אנחנו כרגע באיזשהו שלב של

פנינו אליכם. תנו לנו מקרה קונקרטי, אנחנו לא יכולים ברמה העקרונית - - - פנו אליכם? אני רוצה שתבהיר האם פנו אליכם.

כן, פנו אליהם ולא קיבלו שום תגובה.

אני כבר רואה שיש פה איזושהי מתקפה מצד

אני לא יודעת אם זה נשמע באמירה או שאתה - - - אם זה לא נאמר בטעות על ידך אז זה אומר שהביקורת או שהבקרות של שוק ההון לא מספיקה לפיקוח על הבנקים כדי שהבנקים יהיו פטורים, וזו שאלה.

אלא שהבנקים מרגישים צורך לפקח

תחזרו הביתה ותעשו את הבדיקה הזו ותראו מה כן צריך לשפר, בסדר?

גמור. אדוני,

שהגיעו מייד להסדר פשרה שייפתחו לו את חשבון הבנק. לגבי לקוחות אחרים שאנחנו מייצגים

אין צורך שתגיב, אני יודע שאתם מנסים לעשות.

לא קיבלתם אלפי תלונות כי הלקוח לא רוצה לריב עם הבנק שלו. אשמח לקבל כל תלונה כי אנחנו למדים מהפניות

ייחודי לאותו אדם במרשם רשמי של מדינה, וכן שם המרשם ושם המדינה בה מנוהל אותו מרשם; אם היחיד הוא תושב אזור, מספר הזהות יכול שיהיה גם מספר זהותו בכרטיס מגנטי שהנפיק המינהל האזרחי," פה כן מבקשים. גם אם זה שירות בסכום נמוך,

אם ללקוח מסוים בארצות הברית יש תעודה מקומית או אם זה

והוא רוצה לבצע פעילות, כרגע המנגנון לא מאפשר זיהוי על בסיס התעודות האלה. נתייחס לזה בסעיף הרלוונטי,

השאלה היא איך ניתן לחדד את זה כדי שגם לווים,

נכון, מאיה?

תוציאו את הפרוטוקול.

תודה. אני ממשיכה

" "מסמך רשמי" תדפיס או מכתב, הנושא את שם הבנק או חברת האשראי,

"מקבל שירות בסכום נמוך" מקבל שירות שבמהלך תקופה של חצי שנה ביצע פעולות אצל אותו מפעיל, בסכום אשראי מצטבר שאינו עולה על 50,000 שקלים חדשים, למעט במקרה של פעולה בסכום שעולה על 5,000 שקלים חדשים שבה מעורבת

אם הוא בכובע שהוא עצמו מלווה אז הוא לכאורה לא בצו הזה,

שירותי אשראי כי אז הוא מתפקד בכובע של נותן אשראי ולא בכובע של מפעיל מערכת.

יכול להיות שיש לו פטור שם בחוק הפיקוח אם הוא רק מזרים כספים.

בוריס,

אנחנו כרגע בצו עם ניסוח די ברור ופשוט: מקבל השירות -מיהו? מי שהאשראי מוחזר אליו,

מצב - - - כל הנושא הזה באמת נמצא עכשיו בשלב של הסדרה. בהנחה שהדיון לא יסתיים היום, אני מציעה שאתייחס לזה בדיון הבא. בסדר, בוא נתקדם.

הוא רוצה להעביר,

האם זה כבר השלב שבו הכר את הלקוח או השלב שבו הוא מבצע את הפעולה? אני יודע שבמקומות אחרים, אבל כאן צריך

(ב) הכרת לקוח כוללת בין השאר, בירור מקור הנכסים הפיננסיים שלגביהם ניתנים השירותים, ובכלל זה מקור האשראי שניתן ומקור החזר האשראי, לפי העניין, זיקתו ללווה של מי

יפעל המפעיל לפי הוראות אלה: מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה בפעם הראשונה, אלא אם כן התקבל אישור לכך מנושא משרה במפעיל; מתן אישור כאמור ייבחן לפי

נשמע

ההערות ורק אז אנחנו - - - " רישום פרטי הזיהוי 3. מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה בפעם הראשונה של מקבל שירות, בלא שירשום לגבי מקבל השירות ולגבי מיופה הכוח את פרטי הזיהוי

ובלא שיאמת את פרטי הזיהוי אם נדרש לכך לפי סעיף 4, אלא אם כן היו בידיו פרטי זיהוי מאומתים כאמור: שם,

תאריך לידה ומין,

ירשום במקומו,

וכן את מדינת האזרחות או ההתאגדות, לפי העניין. האמור בסעיף קטן זה לא

כיוון שהיו פה בעיות עם הניסוח של הדבר הזה, אולי תבהירי לפרוטוקול למה היו פה התיקונים בניסוח ומה המשמעות. כן, עשינו פה קצת תיקוני ניסוח בעקבות שאלות שעלו. לא היתה כוונה לשנות את המהות,

כשעושים רישום של נהנה, מי שהוא

" (ד) מפעיל לא יאפשר ביצוע פעולה באמצעות העברה אלקטרונית, בסכום העולה על 5,000 שקלים חדשים, בלא שירשום בכל אחד ממסמכי

המפורטים בסעיף קטן (א)(1), (2) ו-(4), לפי מסמך זיהוי כאמור בסעיף 4, וישמור העתק מצולם של מסמך הזיהוי. אימות

לפי תעודה מזהה או העתק מאושר שלה, שהעתק מצולם של אחד מהם, לגבי פרטי הזיהוי, יישמר אצל המפעיל; המפעיל יאמת את פרטי הזיהוי עם מסמך נוסף הנושא תמונה ומספר

בטח ברישום על פה לא הייתי רוצה שהוא יחכה עד

אלא שזה יהיה במיידי. אם נגיש מקוון, נקבל תשובה מקוונת. זה מאוד קריטי.

הפלטפורמות חייבות לדעת מי הלווה שלהן ומי המלווה שלהן. כי אם אני לא יודע מי המלווה שלי ולא זיהיתי ולא אימתי את זה, אני לא יכול לבוא ולגבות ממנו את הכסף כי אחרי זה הוא יגיד לי: אני לא משלם.

אנחנו מאוד חולקים על דעתך ששימוש במסמכי ההעברה והוכחה על שליטה בחשבון בנק שהם לא מקובלים בעולם.

באנגליה, באירופה ובארצות הברית, זה מאושר. אשמח שנקיים על זה דיון ותראו איפה זה אסור ואשמח להראות איפה זה מותר פעם אחת.

אנחנו לא בסעיף של זיהוי פנים מול פנים. אנחנו בסעיף של אימות זהות. סעיף זיהוי פנים מול פנים הוא סעיף 7 ונדבר עליו. נכון, אבל זה יתייחס גם לסעיף

לכל הפחות צריך להתנות את הכניסה לתוקף של כל אותם סעיפי אימות זיהוי, כולל זיהוי פנים

כי בינתיים כל הצווים שלנו כוללים את הזיהוי ואנחנו כן רוצים שכל הטכנולוגיות החלופיות יהיו בהוראות של הרגולטור כדי שזה יהיה גם גמיש כדי שזה יתואם בעתיד. אין לנו בעיה לדבר איתכם. אבל פה לא דיברנו על טכנולוגיות, אלא על שימוש במסמכי

נמשיך הלאה. " לעניין רישום פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3) של מקבל שירות שהוא יחיד תושב חוץ, לפי דרכון או תעודת מסע, או לפי העתק מאושר של מסמך זיהוי כאמור,

לגבי פרטי הזיהוי,

רשאי המפעיל לרשום את פרטי הזיהוי גם

לפי הצהרת מקבל השירות,

לפי העתק שיקבל המפעיל מן החיקוק שמכוחו הוקם התאגיד, או אישור של עורך דין על קיומו של החיקוק, מפעיל יקבל לידיו מסמכים כמפורט

או יאמת את פרטי מקבל השירות אל מול המרשמים של נותני

או ידרוש ממנו הצהרה בכתב כי איננו חייב ברישיון מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

כתב נאמנות או החלטת האורגן המוסמך בתאגיד, לפי העניין, מאת מקבל השירות המסמיך או מיופה הכוח לפעול מטעמו, הכולל את כל פרטי הזיהוי של מקבל השירות, העתק כתב ייפוי הכוח, כתב הנאמנות או ההחלטה,

בעת ביצוע פעולה בפעם הראשונה של מקבל

ידרוש המפעיל ממקבל השירות הצהרה בחתימת מקור, אם הוא פועל בעבור עצמו או בעבור נהנה, הצהיר מקבל השירות כי הוא פועל בעבור נהנה

אני אומרת שמבחינה מז"פית משטרת ישראל יכולה לבדוק שהאדם שחתם הוא אותו אדם שהצהיר.

עכשיו לא נמצאה חלופה

בחתימת מקור או באישור של עורך דין, על פרטי הזיהוי כאמור בסעיף 3(ג) לגבי בעל שליטה בתאגיד. בעת קבלת הצהרה לפי סעיפים קטנים (א)

מבטח, חבר בורסה,

קופת גמל, הקדש ציבורי הרשום במרשם ההקדשות הציבוריים או חברה בעלת רישיון זירה,"

"חברה בעלת רישיון זירה" זו תוספת לעומת צווים ישנים יותר אחרי שהיא נכנסה באמת

לפי מסמכי הזיהוי כאמור בסעיף 4,

"זיהוי פנים אל פנים" זיהוי על ידי אחד

המפעיל או

הנוסח שהפצנו הוא: "בעל רישיון לעריכת דין בישראל". בעקבות

על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מפעיל לבצע זיהוי של מקבל שירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות, באמצעים שעליהם הורה הממונה בתוקף סמכותו

ההקלות הן לעניין גם זיהוי פנים מול פנים, גם אימות וגם הצהרה בחתימת מקור כשזה בתנאי כללי שזה לא יהיה בנסיבות שהן מעלות חשש של סיכון גבוה.

יראו את הדרישה לאי קיום בעלים נוספים בחשבון כמתקיימת ובלבד שמקבל השירות הצהיר על בן זוגו כנהנה אצל המפעיל לפי סעיף 5, "פעולה במערכת

כשאתה עושה הכרת הלקוח אתה בודק נהנה. אתה בודק אם יש נהנה גם במקום שאליו אתה מעביר את הכסף. אבל זה נהנה ביחס לשירותים שלי. המבחן בחשבון הבנק הוא מבחן שונה בתכלית. יכול להיות שזה שמחובר

הוא בכל מקרה צריך להצהיר לך הן על הפעילות שהוא עושה אצלך והן על הפעילות של הבנק שלך. הוא צריך להצהיר לך על חשבון הבנק ולהגיד לך: אני עושה אצלך פעילות. יאירה בכלל רואה את זה כמשהו רציף שיכול להיות בהחלט שזו הפרשנות. אבל גם אתה לא רואה את זה כמשהו רציף, כך או כך

שם הוא צריך להגיד אם יש בעלים נוסף בחשבון,

הבנק שם יודע אם יש לו נהנים בחשבון. אני לא רואה איזה תועלת גדולה שהוא יגיד לי אם בחשבון הבנק שלו שהוא מעביר יש נהנים.

לא רואה את זה. אצלנו בחשבון כשהוא נרשם אפשר לשאול אותו על נהנים, אין לזה כל כך משמעות,

מה קורה כשזה Family Office?

אנחנו לא מדברים פה על אדם יחיד שמחזיק בחשבון יחיד.

במיוחד בצד של משקיעים, שההתאגדות ומבחן הנהנים הוא מורכב.

יאירה, אני מפנה אותך לצו של הבנקים לסעיף 5(ב) לגבי פטור

אתם מדברים על מצב שטבעו של כרטיס אשראי שאני מעביר חיובים. חברות כרטיסי אשראי מפעילות המון בקרות כדי לוודא שזה קורה.

מציגים איזושהי מציאות שבה כסף נכנס לתוך כרטיסי האשראי בניגוד מוחלט לכל מה שחברות כרטיסי האשראי

ארבע הספרות האחרונות של כרטיס האשראי או כרטיס הבנק שבאמצעותו מועברים הכספים,

לפי העניין: מסמך רשמי של הבנק שבו מתנהל החשבון

לסולק אין לעולם את שם מחזיק הכרטיס, זה לא עומד בתקנים של אבטחת מידע.

המידע שקיבלנו. אם אתם חושבים שיש אפשרות של סולק אז לפחות תעשו סולק או מנפיק כי זה יכול להיות מי שהנפיק את אמצעי התשלום שייתן אישור או מסמך עם ארבע הספרות או הסולק. נבדוק את זה. צריך אישור שהכרטיס הוא על שמו של מקבל השירות כמו שמשווים מסמך חשבון אל מול ה- - - מאיה, תבדקו אם זה כך או לכתוב את שניהם. אלעזר, יאירה, תרשמו ותבדקו. בסדר. " המפעיל זיהה את מקבל השירות באמצעות טכנולוגיה המאפשרת זיהוי חזותי של מקבל השירות, באמצעים שעליהם הורה הממונה בתוקף סמכותו לפי סעיף 11יג לחוק, וזאת אם הערכת הסיכון שביצע המפעיל לגבי מקבל השירות מעידה כי יש צורך לבצע זיהוי כאמור." אם אין לו הערכת סיכון כזו אז גם את הזיהוי הזה הוא לא צריך לבצע. " (ה) על פעולה שבוצעה במערכת סגורה ומערכת סגורה למחצה כאמור בסעיף קטן (ג) ו-(ד), יחולו הפטורים וההקלות האלה: על אף הוראות סעיף 7, מפעיל יהיה פטור מחובת זיהוי פנים אל פנים, על אף הוראות סעיפים 4(א) ו-5, מפעיל יהיה רשאי - (א)לרשום את פרטי הזיהוי לפי העתק של מסמכי הזיהוי המפורטים בסעיף 4, (ב)שלא לאמת את פרטי הזיהוי של מיופה כוח, (ג)לקבל הצהרת מקבל שירות שלא בחתימת מקור." אנחנו מבקשים שהסעיף הזה יותאם לסעיף שקיים בצו לבנקים כשהפטור שם הוא קצת יותר רחב, פעם אחת, בשביל לקיים משטר רגולטורי אחיד,

בסוף במהות למנוע נטל מיותר. מה שמוגדר בצו הבנקים במערכת סגורה הרבה יותר מצומצם ממה שמוגדר פה. אם אנחנו נגדיר כמו שיש בצו הבנקים את המערכת הסגורה, נחיל את אותם פטורים. אם זה מקובל בסדר.

הגדרה יותר רחבה של מערכת סגורה ועדיין הפטורים הם שונים. בבנקים זה של חשבון יחיד, פיקדון שעובר וחוזר. יחיד ובן זוג. לא, יחיד. יש לכם הוראה שניתנה היום לבן זוג. כרגע כתוב בצו יחיד, פיקדונות ולפי חוק השקעות משותפות בנאמנות. זה עובר לבנק, עומד שם, וזה חוזר. נכון, זה מה שאנחנו רוצים. מה שמדובר אצלכם, זה לא הולך וחוזר. בוודאי שזה הולך וחוזר. כסף שאני מפקידה עכשיו בפלטפורמה,

כן יש צד ג' שמקבל את הכספים האלה.

אני רוצה להסביר, יש איזה אי הבנה בסיסית. לגבי כסף שמפקידים - זה כמו בנק, הבנק גם לוקח את הכסף ועושה איתו שימוש. אין מצב שאין שימוש בכסף. אותו הדבר אצלנו. צריך להקביל, את מסבירה גם לוועדה ולא רק לי. בבנק אני מעבירה מחשבון שלי לחשבון שלי. בפלטפורמה אני מעבירה מחשבון שלי לחשבון של הזירה. זה לא חשבון של הלקוח. לא נכון, זה אי הבנה. אני נורא מצטערת, אם אנחנו פה אחרי שנה שמסבירים אז זו טעות גדולה. אצלנו כל מלווה נרשם כמלווה, ואצל כל הפלטפורמות זה כך.

שמסדיר אותנו חייבים לרשום את המלווים. למלווה יש חשבון במערכת ולשם הוא מקבל את הריבית שלו, משם הוא יכול למשוך כסף באותן פלטפורמות שמאפשרות או שבסוף ההלוואה הוא מושך כסף. הוא מעביר, וזה בדיוק כמו בבנקים. הוא מעביר כסף שיש לו מחשבון מסוים בבנק למערכת שלו. אם הוא רוצה למשוך אותו ביום מסוים, הכסף יועבר לאותו חשבון בנק מקור. אני לא רואה מה ההבדל. שוב, הסיבה שבבנקים עשו את זה היתה כדי לעודד בנקים קטנים לקבל פיקדונות ולעודד תחרות בריבית על פיקדונות. מה קורה עכשיו? לבנקים יש את ההקלות, ואנחנו, הפלטפורמות שאמורות להתחרות עם הבנקים, מונעים את זה מאיתנו את זה כשאנחנו אותו דבר, בדיוק אותה שיטה. השימוש שנעשה בכסף שמופקד בחשבונות בטריא - קודם כל, יש דרישה חוקית של אנונימיות. זאת אומרת, גם אם הוא היה רוצה להעביר אותו למישהו אחר, אני לא יכול לעשות את זה.

הוא - - - בוריס ומאיה, אנחנו חייבים לסיים כי המליאה מתחילה עוד חצי דקה ואין לי אישור להמשיך. תלבנו גם את הנושא הזה ותנסו להגיע יותר להבנה. אני מבקש שכל הנושאים האלה לקראת הישיבה הבאה יהיו כבר לפחות בהצעה מוסכמת או במחלוקת כדי שנדע שיש מחלוקת וצריך להכריע. הישיבה נעולה.